שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך,

בנושא: תקצוב כפרי הנוער. י' באייר, ה-1 למאי 2023. בתחילת דבריי, אני רוצה לומר שהסיפור של